אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. הנושא על סדר היום הוא משבר העבודה הסוציאלית וקריסת השירותים החברתיים. מדובר בדיון המשך, על מנת להתעדכן איפה

כפי שאמרתי לכם גם במשרד האוצר, גם העובדות הסוציאליות, אין לנו כוונה להרפות מהנושא הזה. אני מזכיר ש-86% מהעוסקות במקצוע הן נשים, והמשבר הזה בעבודה הסוציאלית דווקא בתקופה הזאת הוא הרבה יותר דרמטי מתקופות אחרות. אם תמיד יש עומס בתחום, אנחנו נמצאים עכשיו בעומס עוד יותר גדול. לצערי רק הבוקר קראנו בעיתון על ילד בן 10 שאי אפשר לגבות ממנו עדויות ולחקור את הנושא של ניסיון אונס שבוצע באחד ממועדוני הקאנטרי בגלל השביתה ובגלל שאין עובדות סוציאליות, זה משפיע על יכולת של נשים להתלונן על אלימות במשפחה או לצאת למרכזים - - - בפגישה הקודמת שקיימנו בוועדה, לאחריה משרד האוצר והעובדות הסוציאליות היו אמורים להיפגש ולהתקדם. לצערי מהכותרות שאנחנו רואים בתקשורת נראה שבאוצר לא מבינים את האירוע, גם עד לרגע זה הוועדה לא קיבלה מספר. אני לא יודע להגיד מה הפער בין איגוד העובדות הסוציאליות לבין משרד האוצר, מבחינת העלויות של האירוע הזה, מה ההצעה שמונחת על השולחן ועל איזה סכומים בכלל מדברים, ענין לכשעצמו שהוא בעייתי מול הוועדה. נמצאת איתנו גב' ענבל חרמוני יו"ר איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות. ענבל, תוכלי לספר לנו איפה הדברים עומדים כרגע? שלום. הרגע סיימנו הפגנה ולכן אני בשטח. לא סיימנו בעצם, אנחנו חוסמים פה כביש בתל אביב. כרגע המצב עומד שיש נתק עם האוצר מיום ראשון, זה לא הגיוני שאנחנו היום ביום ה-16 של השביתה, שבשביתה הזאת כמובן סובלים המון אנשים. אני לא מבינה איפה משרד האוצר, אם זה היה סקטור אחר היו נותנים לנו להתייבש באמצע שביתה שלושה ימים, לא נראה לי. דבר שני, כרגע מה שיש על

זה בדיוק כבוד יו"ר הוועדה, מה שהיה מונח בפעם האחרונה ששוחחנו, שזה אומר תוספות זעומות עד יוני. ביוני 2021, מסתבר שהמשכורת כבר לא תהיה זעומה, אז לא צריך את התוספת יותר. מסתבר שעובדות לא עלולות להירצח ביולי 2021, זו התפיסה. אני לא יכולה להסכים כרגע למשהו שביוני 2021 עומד לפוג. איזה מן דבר זה? אני יודעת איפה אנחנו חיים ולכן אנחנו לא דורשים שעכשיו תהיה רפורמה, אלא אני דורשת סעיף של התחייבות ברורה, אני אפילו אמרתי להם 'בוא נלך לבוררות, אני אוותר על הכוח הארגוני שלי', שזה ויתור רציני מבחינת איגוד מקצועי. 'בואו נלך לבוררות' הם לא מוכנים כי הם יודעים שאנחנו צודקים. מה זו הקשחת הלב הזו?

על סקטור שמתחנן לתוספות האלה ולרפורמה המבנית בשכר כדי שנוכל למלא את המשרות החסרות ולטפל ב-70% יותר פניות שיש מאז הקורונה.

כל מה שאנחנו רוצות זה שיתנו לנו לעבוד כמו שצריך, לא להתעשר. כל מה שאנחנו רוצות זה לקום בבוקר, לעשות את העבודה, ולחזור הביתה בלי שמאיימים על הילדים שלנו, או שאם יש איום על הילדים שלנו כתוצאה מהדברים הרגישים שאנחנו מטפלות בהם, שיהיה מי שיגן עלינו. אני לא מבינה למה צריך להשבית עובדים בשביל זה. לאיזה מצב הגענו, באיזו מדינה אנחנו? אני מאוכזבת, כועסת, רותחת, אבל יש פה המוני עובדים שאומרים לי 'ענבל, גם חודשים אם צריך אנחנו נשב בבית'. וזה מה שיקרה, לא יהיו שירותי רווחה בישראל. תודה ענבל. משרד האוצר אגף התקציבים, מר נתנאל אשרי בבקשה. מה בפיך, איזו בשורה אתה מביא לוועדה היום? בוקר טוב, כמו שענבל שיקפה את הדברים, אבן הנגף המרכזית במשא ומתן כרגע שאמנם נמצא בנתק פורמלי אבל הקשר הבלתי פורמלי נמשך כל הזמן בניסיון למצוא פתרונות ורק הבוקר דיברתי עם מזכיר האיגוד על הנושאים האלה, הוא הסיפור הזה של תוספות עד סוף 2021, שזה בסקופ שלנו לבצע ולסייע כרגע, ואני חושב שעשינו מעל ומעבר כדי להציע תכניות - - - עם מי דיברת בימים האחרונים? היינו ביום חמישי במשא ומתן ארוך עם האיגוד - - - אתה מתנתק ולא שומעים אותך היטב. אני אגיד שוב. אנחנו נמצאים בקשר רציף, הבעיות שהציגה ענבל, המגבלות הפורמליות שלנו לאשר כרגע תכנית שהיא ארוכת טווח, אלה אבני הנגף המרכזיות במשא ומתן כרגע. מעבר לזה אנחנו הצענו הצעות מפליגות ולא זעומות בכלל, לתת סיוע מיידי עד שיתבהר המצב התקציבי ונוכל לחזור ולדבר על רפורמה. אין לנו יכולת כרגע להתחייב על הרפורמה. ענבל יודעת את זה, השר אמרה לה את זה כמה פעמים והמגבלות שבתוכן אנחנו מתנהלים לא נובעות מהקשחת לב כמו שענבל טענה כאן אלא מגבלות פורמליות שבתוכן אנחנו עובדים. בתוך סד המגבלות הפורמליות האלה הצענו לאיגוד, אני חושב,

האמירה שזה תוספות זעומות מקוממת. בוא תפרט. יש לך - - - נושא המוגנות לצורך העניין כבר נסגר ובהסכמת האיגוד נסגרה תוספת של 70 מיליון ₪, נסגר תקציב של 70 מיליון ₪ כדי להתחיל להניע את הסיפור הזה. 70מליון שקלים לכמה זמן? עד סוף 2021. ברגע שיהיה תקציב אנחנו נהיה יותר חכמים. אין יכולת להמציא את הגלגל ולעבוד - - - שלא קיימים. הכלי לעבוד בו על דברים מהסוג הזה הוא הכלי התקציבי. נתנאל עזוב, בלי נאומים. אנחנו בדיון מעקב בסך הכל. בדיון הקודם לא הצלחתם להביא מספרים ואני מנסה לגבש מספרים. אני אומר כרגע לנושא המוגנות הצעתם 70 מיליון שקלים. מה הצעתם לנושא השכר? רק להבהיר, זו לא הצעה, זה מה שנסגר עם האיגוד. ובנושא הזה כן הגענו להסכמות ואנחנו מתקדמים. בנושא השכר, כיוון שהנושא עדיין פתוח ונמצא בחדרי המשא ומתן מה שאני יכול להגיד בשלב הזה הוא שהצענו הצעות שהן מאוד לא זעומות ומסתכמות באלפי שקלים לכל עובדת לפתרון המצוקה המידית באופן שגם יגדיל מעשית את ההיצע של השירותים לציבור וגם יוכל לסיים את השביתה. אתם הצעתם תוספות שכר או שהצעתם להן תוספות שעות? אנחנו הצענו תוספות במבנה ייחודי שיאפשר לנו להעניק אותם באופן חד פעמי עד שיתבהר נושא השכר ונושא התקציב. איך אתם מעניקים אותם באופן חד פעמי? איך זה קורה? איך אתה עושה תוספת שכר חד פעמי? בנינו יחד עם האיגוד מודל שיאפשר לנו להעביר תוספות של אלפי שקלים עד סוף השנה הזאת. כרגע האיגוד עומד בסירובו בשל אותה אבן נגף שדיברתי עליה קודם שהיא התקציב הרב שנתי.

תהיה איתי ותענה לי על השאלות, גם לא צריך תשובות ארוכות. מה הם אומרים או לא אומרים א ני אשאל אותם. אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים. אתה אומר שהמודל הזה הוא עד סוף שנה זו זאת אומרת עד סוף 2020? עד סוף 2021. קודם אמרת 'עד סוף השנה הזאת'. אז אתה מדבר על מודל תוספות שכר עד סוף 2021, לא עד יוני 2021 כמו שהציג שר האוצר אתמול בוועדת הכספים. אנחנו כבר נמצאים - - - לצורך העניין, אחת ההצעות האחרונות שנדחתה ולהבנתי הוחזרה כרגע אחורה הייתה עד סוף 2021. מה שצריך להבין בתוך העניין הזה - - - רגע. עד סוף 2021. אתה יכול להסביר לנו את המודל של תוספות השכר? אני יכול להסביר, אני חושב שזה ייקח לנו כמה דקות ארוכות וטובות. יש לך אותן. קיבלת את הדקות הארוכות. השורה התחתונה היא שהמודל הזה מאפשר לנו גם להגדיל את היצע השירותים החברתיים וגם לתת אלפי שקלים - - - זה לא מה ששאלתי. יושבת פה עובדת סוציאלית שאני צריך להסביר לה מה תהיה תוספת השכר שלה כתוצאה מההצעה של משרד האוצר. אז אתה יכול להגיד לה בצורה מאוד חד משמעית שהתוספת שכר שלה תתחיל ב-400 שקלים לחודש ויתווסף על ה-400 שקלים לחודש - - - איך היא תקבל את ה-400 שקלים האלה? היא לא צריכה לעשות כלום? - - - שנמצאים בדיונים כרגע עם האיגוד. כיוון שהדיונים עדיין לא הגיעו לסופם, אני חושב שזה יהיה לא אחראי מצידי לבוא ולתת פרטים מדוייקים. התוספת המפליגה הזאת של 400 שקל לחודש שהיא תקבל, מה היא צריכה לעשות בשביל זה? שניה, זה הבסיס שממנו אנחנו יוצאים. בפועל התוספות שאנחנו מציעים דה-פקטו היו אמורות להיות גדולות יותר, כשמתווספים אליהם גם המענקים שיגיעו בפעימות ולא ברמה חודשית. אז אולי תפרט לנו את המודל במקום כל פעם להגיד לי 'זה ככה'? המודל אומר בגדול שתהיה תוספת חודשית לאורך השנה הקרובה הזו, ובנוסף עוד מענקים - - - כשאתה אומר השנה הקרובה הזאת, אני חייב לדייק אותך כי יש פה - - - - - - כרגע ההצעה ששר האוצר הציע לאיגוד, זה מה שהיא אומרת. נתנאל, כל פעם כל אחד מכם אומר נתונים אחרים. לאורך השנה הזאת אתה מדבר על 2020, אתה מדבר עד יוני 2021 או שאתה מדבר על ה-31 בדצמבר 2021? כשאתה אומר 'לאורך השנה הזאת', אנחנו מדברים רק שנהיה מרושתים, עד 31 בדצמבר 2021? אני אגיד, אחת ההצעות ששר האוצר הציע לאיגוד היה עד סוף שנת 2021. אם כבר נכנסים לפרטים, ביום חמישי האחרון בישיבות המשא ומתן האיגוד היה בכיוון שבו הוא מעדיף ש - - - אתה עונה על כל השאלות שאני לא שואל אותך ועל השאלות שאני שואל אותך אתה לא עונה. אני מנסה לדייק. יש לנו דקות ארוכות, ואני אדחה את הישיבה הבאה, הכל בסדר. תסביר לי את המודל. מה המודל אומר? תהיה תוספת חודשית לכל עובדת סוציאלית, what so ever? על העבודה שהיא עושה היום היא מקבלת תוספת? המודל הוא הגדלת משרה בשיעור שיביא לתוספת של - - - ואם יש עובדת סוציאלית שעובדת 100% משרה,

היא תקבל תוספת של שעות נוספות שתאפשר לה להגיע ל- - - זאת אומרת שהיא צריכה לעבוד עוד. כלומר אתם לא משנים בבסיס של השכר שלהן. אתם מדברים שהן יעבדו כאילו המצאתם עכשיו את הרעיון של שעות נוספות שמקבלים עליהן כסף? כאילו מה? חברת הכנסת, אני אסביר. המודל שממנו יצאנו, הסיבה שבגללה הגענו להצעה הזאת היא המגבלות והסד שעליו דיברתי קודם. אין כרגע אפשרויות לתת תוספות שכר ולכן זו לא תוספת שכר במובנה הקלאסי, זה ניסיון למצוא, ניסיון שהשקענו בו רבות, למצוא פתרונות יצירתיים כדי כן להצליח לתת משהו לעובדות הסוציאליות ברמה המיידית, עד שנגיע - - - אתם מבינים שאחת הבעיות העיקריות ברווחה זה העומס האדיר שיש על כל עובד או עובדת סוציאלית שמטפלים בין 300 תיקים ובחלק מהמחלקות מגיע ל-500 תיקים? אז מה עכשיו, רוצים להוסיף להן עוד שעות עבודה? הם גם יכלו לעשות את זה בעבר. מה אתם מחדשים להם? יש לי שאלה. האוצר כרגע מאוד מאוד עסוק באיך הוא מניע את המשק, איך כולנו מניעים את המשק בזמן הקורונה. יש 1,000 תקנים של עובדים סוציאליים שלא מאוישים בגלל המצב של העומס ותנאי השכר. זאת אומרת הפתרון של הבעיה של העובדים הסוציאליים ושל כולנו, זה לא רק הבעיה שלהם,

זה לא רק הוצאה. זה ממש להניע את המשק. זה 1,000 משרות לא מאוישות. זה המון. אחרת אנשים מקבלים חל"ת ומקבלים דמי אבטלה. אני לא מבינה למה להתייחס לזה רק כהוצאה ולא להתייחס לזה כחלק מהתכנית של ה-6 מיליארד של תמריצים להנעת המשק?

תשובה נתנאל. התשובה היא שבדיוק מה שח"כ פרידמן מציעה, זה מה שאנחנו עושים. כלומר האמירה הזאת עד יוני 2021 או עד סוף שנת 2021 שכרגע נמצאת בדין ודברים עם האיגוד, זה בדיוק הדבר הזה. ניסיון לבוא ומהמחשבה של לצורך העניין קופסת קורונה, לפתור את הבעיה שעומדת לפתחנו ברמה המיידית. יש 500 תקנים לא מאוישים במחלקות, אנחנו מציעים לעשות עם זה עבודה, אני גם בעבודה על זה בלי קשר לכל מה שקורה עכשיו עם השביתה, מול משרד - - - איך תגייס לתקן הזה עובדת סוציאלית שלא מוכנה לעבוד בשכר שעתי כל כך נמוך?

הרי הבסיס הוא שהשכר לשעה נמוך מדי. איך תגייס עובדת סוציאלית ותגיד לה 'או.קיי, אני עכשיו אתן לך משהו כדי שתבואי בכל זאת' ונצליח לאייש את התקנים. הרי למה התקנים האלה לא מאוישים? למה אנחנו רואים שבמסגרת העבודה הסוציאלית למעלה מ-40% מבוגרות התואר לעבודה סוציאלית לא רוצות לעבוד במקצוע? הסיפור של התקנים הלא מאוישים הוא יותר מורכב ממה שמוצג. בישיבות עם משרד הרווחה אנחנו מגלים תמונה טיפה אחרת, בטח מה-1,000 תקנים, מדובר שם על 500, מדובר שם על תקנים שמבחינה אחוזית לא משתנה לרעה מצב האי-איוש ושזמן לאיוש משרה ממוצע עומד על 6-9 חודשים. כלומר לא מדובר על משרות שמתייבשות שנים כי אף אחד לא מעוניין לאייש אותן. זה ברמה הרוחבית הממוצעת. יכול להיות שיש מקרים ספציפיים שבהם יש קושי למצוא גם לאורך זמן. זה דבר אחד. הדבר השני לגבי העומס בחלוקת התקנים. גם כאן, אנחנו בעבודה מול משרד הרווחה.

אני לא מכחיש שיש עובדות סוציאליות שעובדות גם בעומס של 300 תיקים. האם זה נראה לי סביר? התשובה היא לא.

זה המינימום. תמצא לי עובדת סוציאלית שעובדת בעומס של - - - . אני אגיד למה אני אומר 'גם'. יש כאלה שהן גם ב-400 אני מבין.

מבחינה מספרית ברמת הממוצע, הסיפור הוא שיש, ובדיוק אתמול בדקתי את הנתון הזה, 94 תיקים בממוצע לעו"ס ברחבי הארץ. המשמעות היא שבמקום שיש בו עו"סית עם 300 תיקים במקום אחד, כנגדה יש עו"סית במקום אחר עם 30 ו-26 תיקים. איפה מצאתם עובדות סוציאליות עם 30 ו-26 תיקים? אני יכול להביא את הנתונים ממשרד הרווחה. הם לא מולי כרגע. מי במשרד הרווחה נותן את הנתונים האלה? הוא יביא את זה. אני מבקש,

תהיו בקשר עם נציגת משרד הרווחה, אני רוצה לדעת. אני רוצה שרון שביט יעלה כשיש לו את הנתונים איפה יש עובדות סוציאליות שעובדות עם 30 תיקים ו-26 תיקים וכמה כאלה יש. אני אנסה אולי בכל זאת להוציא ממך מספר אחד. אתה אומר שמוגנות זה עלות של 70 מיליון ₪ עד ה-31 בדצמבר 2021. מה עלות תוספות השכר עד סוף דצמבר 2021 בסך הכל? אני אגיד שוב, הצעה שאנחנו העמדנו בפני האיגוד היא כרגע עדיין בדיונים, אבל מדובר בעשרות מיליונים.

אני לא יכול להגיד עד שלא סגרנו. ההצעה השתנתה שלוש פעמים מאז יום חמישי האחרון. מה ההצעה האחרונה שנמצאת על השולחן מבחינתכם שהגשתם לעובדות הסוציאליות? אני לא מבקש משהו שלא הגשתם. משהו שהגשתם. הרי זה לא סוד, אמרתם להם את זה. אז תגידו לנו כמה זה עולה בתקציב המדינה.

כרגע אני יכול להגיד שמדובר בעשרות מיליונים בתוספות של אלפי שקלים לעובדת.

100 עשרות מיליונים?

עשרות מיליונים. לא 20 ולא 30. זו הצעה מכובדת, האיגוד ממשיך להתעקש שאנחנו לא - - - בהצעתנו,

אני אגיד לך למה אני שואל. מעבר לתקציב המדינה הרגיל והתוספות שמבקשות העובדות הסוציאליות לא נוגעות למשבר הקורונה. זה אירוע שהתחיל כבר לפני שנתיים, אירוע שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, על קריסת השירותים החברתיים ועל הצורך לתקצב יותר את נושא העבודה הסוציאלית, תקן אותי אם אני טועה. הקורונה פשוט העצימה עכשיו והפכה את האירוע הזה לעוד יותר גדול. אתם קיבלתם בתקציב שאושר בכנסת עוד לפני פסח, בתחילת אפריל, סדר גודל של 14.1 מיליארד שקלים תוספות למשרדי הממשלה רק לתקופת הקורונה. מתוכם 4.1 מיליארד תוקצב לטובת מענה לאוכלוסיות בסיכון. מהנתונים שהוצגו בשבוע שעבר על ידי החשב הכללי בוועדת הכספים, נוצלו מתוך ה-4.1 מיליארד רק 2.1 מיליארד. זאת אומרת יש 2 מיליארד שקל לטובת נושא הקורונה שבכלל לא תוקצבו. לא בוצעו, לא לא תוקצבו. לא בוצעו. השאלה היא כזאת, אני שם רגע בצד את התוספות עד סוף 2021 שנובעות מהמשבר בעבודה הסוציאלית שלא נוגעת לקורונה, ושואל אותך מה מתוך ה-2 מיליארד שקל יילך לעובדות הסוציאליות לטובת נושא הקורונה. נגיד או.קיי, יש את הנושא הרגיל, אנחנו פותרים עכשיו את נושא המוגנות שלא קשור לקורונה, נושא המוגנות הואל א עניין שאתם צריכים לטפל בו רק בגלל הקורונה, המוגנות הייתה על השולחן עוד לפני הקורונה. יש את הנושא שאתה אומר 'אני לא יכול לתגבר אתכם בשכר אז אני אפילו לא עושה לכם הסכם שכר, אני מעלה לכם שעות נוספות, עושה לכם איזו קומבינה', זה עולה נניח עוד 50 מיליון שקל, אני שם את כל הדברים האלה בצד, כל זה נוגע שוטף לנושא העבודה הסוציאלית כדי טיפה להרים את המקצוע הזה. עכשיו תגיד לי מתוך מענקי הקורונה, מתוך ה-2 מיליארד שקל האלה מה אתם מקצים לטובת, רק לתקופת הקורונה. אני אחר כך אשבור את הראש מול איגוד העובדות הסוציאליות. מה המענק שאתם נותנים לעובדות הסוציאליות, אפרופו זה שבתקופת הקורונה הן עובדות בעומסים עוד יותר גדולים? דבר ראשון חשוב להגיד שהביצוע הוא לא שווה ערך להקצאה. כלומר העובדה ש-2 מיליארד ₪ לפי החשב הכללי עוד לא בוצעו, לא אומרת שהם לא הוקצו והחשבוניות לא בדרך. זה פעם אחת, נשים בצד. דבר שני, הנושא של הקצאות מיוחדות לטיפול במשבר הקורונה בעולם הרווחה נמצא בשיח שוטף כל הזמן בינינו לבין משרד הרווחה, ואם מנכ"ל משרד הרווחה היה פה הוא גם היה מספר את אותו סיפור, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מעולה מתחילת המשבר.

לא ביקשנו שיח. אני יכול להגיד מספרים. מאז מרס אנחנו העברנו למשרד הרווחה - - - מה

מאז מרס אנחנו הזרמנו למשרד הרווחה מאות מיליונים, כדי לסייע בסיטואציה הזאת שנוצרה.

במוסדות חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלויות, אם זה בתגבור של שעות סמך למשפחות שצריכות את זה עכשיו כדי לטפל בילדים עם מוגבלויות שנמצאים בקהילה, אם זה בסיוע של מזון והבאת תרופות לבתי קשישים ואם זה בהרחבה של תכניות של אלימות במשפחה או של סיוע לשורדות זנות. אנחנו נמצאים בסך הכל עם היד על הדופק מול משרד הרווחה ומול הבקשות שלו בשיתוף פעולה מלא כל הזמן. הסיפור הזה של הגל השני וההתמשכות של המשבר לאורך תקופה, הוא סיפור שנמצא כרגע בדיונים בינינו לבין משרד הרווחה, איך בדיוק לתקוף אותו, למשל בנושא הטיפול בעולם האזרחים הוותיקים בישראל. אני בטוח לחלוטין שכמו שעבדנו בשיתוף פעולה עם המשרד עד עכשיו בנושאים האלה, אנחנו נדע להמשיך לעבוד, אין שום כוונה לייבש את השירותים החברתיים הנחוצים בשלב הזה, להיפך. אנחנו כמו שתגברנו בעבר, אני מאמין שעוד נתגבר בהמשך, גם בעבודה מקצועית. תודה נתנאל. רון שביט ממשרד העבודה והרווחה בבקשה. שלום. אני רק רוצה לדייק קצת בנתונים. הנתון שעליו נתנאל דיבר הוא אכן ואני אגיד לכם מאיפה הוא בא, זה לא משנה מאיזו רשות מספר התיקים הנמוך או מספר התיקים הגבוה. מה שבעצם עשינו זה לקחנו את מספר התיקים הכולל לחלק למספר התקנים. מספר העובדים בפועל. אני רוצה לדייק בנתונים כי נתנאל דיבר על ממוצע של 94 תיקים לעובד, אבל אנחנו עשינו מיפוי נוסף. בעצם הורדנו את כל תקני הניהול, כי תקני הניהול במחלקות לא מטפלים באופן ישיר ולכן הממוצע הנכון כרגע לרגע זה הוא 149 תיקים בממוצע. אבל אני רוצה להדגיש, כשאנחנו אומרים 149 תיקים בממוצע, מבחינת נפשות מטופלות זה ממוצע של 405. כי בתוך תיק יכול להיות קשיש שהוא נפש אחת ויכולים להיות בני זוג עם שמונה ילדים. בממוצע, זה 405 נפשות לטיפול. זה הנתון שהוא בעצם הנתון הממוצע, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות. זה הנתון הממוצע, כלומר 149 תיקים בממוצע, 405 נפשות בממוצע. תודה. ענבל בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד משהו כללי. הנטייה הזאת של משרד האוצר וגם נוי וגם נתנאל, אין לי שום דבר נגדם, אבל הם חבר'ה צעירים, שולחים את הדרג הכי נמוך שאני נאלצת להשתלח דווקא בו כי זה מה ששולחים לתוך הטרף הזה, וזה פשוט לא יאומן ששולחים, גם מאגף תקציבים וגם מהממונה על השכר את הדרגים הנמוכים ביותר, כי לאחרים אין אומץ לבוא. אני לא מבינה את זה. אפילו כעובדת סוציאלית וכמנהלת ההתנהלות הזו חורה לי, אבל אם אין ברירה, אני אכנס בהם כי הם אלה שנמצאים. אז אני רוצה להגיד שזה יופי שבכלל רון עלה, ועם הנתונים שהוא אמר. מעבר לזה צריך להוריד גם תקנים של עבודה קהילתית שאין להם תיקים, צריך להוריד עוד הרבה תקנים של כל מיני תכניות ייחודיות ששם כמו למשל, החזרה לשוק התעסוקה וכדומה. כלומר כל החישוב הזה לא נכון. זה לגבי התקנים. מעבר לזה, כשאנחנו אומרים 1,000 משרות ולאגף תקציבים מאוד נוח להתעלם מזה, אמרתי להם כבר מיליון פעם, יש עוד תפקידים חוץ מברשויות. גם במשרד הרווחה יש תפקידים לא מאוישים, גם במשרד הבריאות יש תפקידים לא מאוישים, גם בסל שיקום המופרט יש תפקידים לא מאוישים, והסיבה היא תמיד אותה סיבה, העומס, השכר הנמוך והמבזה והאלימות. דבר וסף, אני רוצה לשאול אותך ואת חברי הוועדה, מה אמור לקרות בינואר 2022? אז זה כן בסדר שעובדת תקבל פטיש בראש. אני אמורה להסכים לזה שמלטפים לי את הראש ואומרים לי שיהיה בסדר? אני הייתי בסיטואציה הזאת ב-17 בדצמבר 2018. הבטיחו לי שני שרים, חיים כץ ומשה כחלון, שיהיה בסדר, ושנכנסים איתנו לדיונים, ואתם יודעים מה קרה? הממשלה התפרקה אחרי שבועיים. אתם יודעים מה עוד קרה? היו שלוש מערכות בחירות. ואתם יודעים מה קרה? הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. העובדות לא חוזרות לעבודה עד שאין לנו פתרון קבע. הוא לא צריך להתחיל ממחר בבוקר אבל אני צריכה לדעת וזה צריך להיות כתוב וחתום מתי הוא מתחיל. זאת לא בקשה מוגזמת ועם כל הכבוד שר האוצר אמר לי לגלות מנהיגות, אז אני מבקשת כרגע ממשרד האוצר לגלות מנהיגות. הם חוששים מהשלכות רוחב, תתמודדו עם השלכות רוחב. זאת מנהיגות. תשקיעו איפה שצריך כי אתם יודעים שצריך, כי אתם יודעים שאנחנו כבר ב-2011 שמנו רפורמה על השולחן, ואז לא הייתה קורונה, והתהפכו על האיגוד דאז. אז קודם כל בואו נדייק בנתונים של העומסים, וישבה פה עובדת וסיפרה לכם שכדי לא לתת לה כסף אמרו לה לא לענות לטלפון כי ברור שזה מבטל אוטומטית את האונס שהנערה עברה. ואני רוצה להגיד שאי אפשר לחשוב, אלפי שקלים, אני אגיד לכם מה זה אלפי שקלים. אלפי שקלים זה 400 שקל בחודש תמורת התחייבות לעבוד יותר, זה אלפי השקלים, ועוד שני מענקים בשתי פעימות של 1,800 שקל כל אחד. אז סליחה שאני אומרת, אבל בואו חבר'ה, זה לא משקם את השירותים החברתיים בישראל. אני רוצה להזכיר בפעם המיליון, אני מדברת הרבה על המחלקות של השירותים החברתיים, יש שירותים סוציאליים בעוד המון מקומות והבעיה זהה בכל המקומות, זה אומר שגם משרד הבריאות צריך להכנס לתמונה באיזה שהוא שלב וגם משרד החינוך, כי שם זה המסות הגדולות אחרי הרווחה והרשויות המקומיות. אנחנו לא הסכמנו ל-70 מיליון. אמרתי להם 'אחלה 70 מיליון אבל זה צריך להיות כל שנה כי אנחנו לא נפטר את השומרים', ומשרד האוצר לא רואים בשומרים האלה בטח כבני אדם, אז זה בסדר אולי לפטר אותם. אבל אנחנו לא נשלח את כל ה - - - זה בזבוז כספי ציבור להשקיע עכשיו 70 מיליון ובינואר 2022, עד שנבנה את זה תיגמר השנה. זה לוקח זמן להרים מערך כזה. בכל הרשויות. בכל הזה, זה כאילו מה, להסכים שנפרק את זה ביולי או ב - - - אני לא מבינה את החשיבה הזאת - - - תודה. ח"כ עאידה תומא סלימאן. תודה כבוד היו"ר. אם תרשה לי אני חייבת גם לחזק את ידי ענבל ואת כל העובדים והעובדות הסוציאליות שמנהלים את המאבק הזה בשם כולנו למען כולנו. הם לא מנהלים רק את המאבק, יש ניסיון באוצר לשרטט תדמית כאילו העובדות הסוציאליות בוגדות בתפקיד העיקרי שלהן שעכשיו בזמן חירום ובזמן של מגפה הם יוצאים להלחם על המשכורת שלהם. הם לא עושים את זה, הם נלחמים על התשתית הרווחתית למען כולנו. אי אפשר להבין איך תוך יום אחד, וטוב שעשו את זה, יום אחד של שביתה של אחיות הם הגיעו איתם להסכם והוסיפו תקנים מיידית, שעולים המון כסף לתקציב המדינה ואני שמחה שדווקא במערכה אחת לפחות האוצר קיבל מספיק שכל לעשות את זה. אבל איך יכול להיות שעובדות סוציאליות שמטפלות באנשים, אולי לא כמו אחיות, אי אפשר לראות מיד מישהו שנפטר בגלל שלא טיפלו בו. בעבודה סוציאלית אדם ממשיך לחיות, אבל הוא מסתובב בינינו כמו מת כי לא טיפלו בו ולא נתנו לו מענה, אז אפשר לדחות את העובדות הסוציאליות. השיקום היחידי שמאפשר ניצול של 1,000 תקנים שקיימים אבל לא מאוישים, זה בלהעלות את תדמית המקצוע הזה ולשלם לעובדים ולעובדות הסוציאליות. אני מכירה עובדות סוציאליות שזנחו את המקצוע והלכו לעבוד בכל מיני עבודות כדי להכניס יותר כסף למשפחה. אני חושבת, שם השקיעו 2,000 תקנים, אנחנו רוצים למלא את ה-1,000 תקנים החסרים, תשקיעו בתוספת שכר. זה לא מתקבל על הדעת.

עמיר קשי מנהל רווחה בעירית נס ציונה. אנחנו מתכנסים לקראת סוף הדיון כי זה דיון מעקב. בבקשה.

שלום לכולם. אני מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים בנס ציונה. עובד סוציאלי מזה 16 שנה. אני גאה בהיותי עובד סוציאלי אבל אני ממש ממש מתבייש להיות כיום אזרח במדינת ישראל. התביישתי לשמוע את הנתונים המעוותים שנתנאל הציג בשם מדינת ישראל, בשם משרד האוצר. מדינת ישראל שולחת אותי לחזית החברתית, להילחם. על מי אני נלחם? על אנשים, על נשים שזוכות לאלימות, על קשישים בודדים, על חולי נפש שזרוקים ברחובות, על נשים במעגל הזנות, פשוט בושה. מבקשים מאתנו להכנס מתחת לאלונקה ללא כלים, ללא סיוע, ללא שום דבר. בנס ציונה אני סוציו אקונומי 8, שלא לדבר על ישובים בסוציו אקונומי נמוך יותר, יש לי 1.8 תקן לעו"ס צרכים מיוחדים, כל אחת מהעובדות יש לה 180 תיקים. אנחנו לא מצליחים לגייס, כבר מכרז רביעי אני יוצא לעו"ס למשפחה, לא מגיעים לשירותים החברתיים, אין עם מי לעבוד. אני לא יודע מאיפה הבאת את הנתון הזה שרק 400 תקנים חסרים, פה בנס ציונה חסרים יותר תקנים, עו"ס קשישים אצלי 240 בתי אב. זאת אומרת קשישים יש לה יותר לבד. איזה שירות אנחנו נותנים? אתה לא רוצה לייבש את שירותי הרווחה? אתם מייבשים את שירותי הרווחה. התייבשנו. אין לנו עם מה לעבוד, אין עובדים, הדור הצעיר לא מגיע למחלקות לשירותים החברתיים, הם לא רוצים לעבוד, לא בשכר הזה, לא במעמסות האלה, ואני לא ישן בלילה. יש לי מטופלת שהיא אישה מוכה, שבעלה אמור להשתחרר בימים הקרובים מהכלא, ואני לא יכול לשים אותה במקלט. אז אני לא ישן טוב בלילה, ולמה אתה נתנאל ישן טוב בלילה? אני לא מצליח להבין למה לא מדברים איתנו, למה לא מדברים עם העובדים הסוציאליים ומגיעים איתם להסכם. האחיות היו בשביתה יום אחד,

מחר הסבתא של אנשי האוצר תהיה במיון אז הם צריכים אחות שתטפל בה אז נותנים לה עזרה. אבל כל האנשים השקופים האחרים לא מגיעים להם שירות? השירות שאנחנו נותנים הוא שירות גרוע, השמיכה כבר נקרעה. יש לי משפחה עם בחור בן 20 על הספקטרום, סובל מאוטיזם שמחכה להשמה באחד ההוסטלים הקשים ואי אפשר לשים אותו והבית שם מתפרק. ההורים זועקים לעזרה. הוא מטריד מינית את אחותו הקטנה ואי אפשר לעזור. אני לא מבין את זה.

אני רוצה לשמוע את תגובת האוצר למקרה הזה. תודה. נתנאל, בוא תספר לנו איך אתה ישן בלילה. בוא נתייחס קודם לטענה הזאת שמעלה עמיר וגם לדברים אחרים ששמענו בדברים של ענבל קודם, אם זה בהערת אגב או בכל סוג אחר של הערה שאנחנו חושבים שהעובדים הם לא בני אדם או לא אנשים, ההודעות של האיגוד לתקשורת שאנחנו מתנהגים בצורה לא אנושית או שוביניסטית וכולי. אנחנו יודעים שזה נעשה בון טון לדבר עלינו בצורה כזאת או לטעון שההסכם עם האחיות נסגר כי יש לנו סבתא שצריכה את הטיפול מהאחיות ולא צריכה טיפול מהעובדות הסוציאליות. לאמירות האלה לדעתי אין מקום, בטח לא בוועדת הכנסת. עכשיו אתה אומר לנו מה להגיד ומה לא להגיד? הנחות מוצא האלה ביחס למוטיבציה שלנו מחלחלות למשא ומתן ומקשות על ההתקדמות, חד משמעית, פשוטו כמשמעו. זה פעם אחת. לגבי הדבר השני,

בסוף הנתונים שמשרד הרווחה מזין אותנו בהם שגם רון חזר עליהם פה, הם הנתונים המנהליים כמו שהם מתקבלים מהדיווח של הרשויות המקומיות ומהם אנחנו למדים על המצב בשטח.

- - - גם הנתונים שאתה הצגת והנתונים שהציג משרד עבודה והרווחה הנתונים, הממוצע שדיברת עליו שונה מהממוצע שהוא דיבר עליו ואני חייב לומר לך, אני מכיר סיפור מפורסם על פיל שטבע בבריכה בעומק 20 סמ'

יכול לטבוע פיל בבריכה שעומק הממוצע בה הוא 20 סמ'.

גם קודם כשדיברתי על המספרים הממוצעים אמרתי שהעובדה שהממוצע יותר נמוך ממקרה הקיצון שאנחנו מכירים מעידה על זה שבין היתר יש צורך לעשות עבודה פנימית על אופן החלוקה של התקנים, על אופן ההקצאה של התקנים. תנו לי לגלות לכם סוד, אנחנו עושים את זה ביחד עם משרד הרווחה בלי דחיפה מהאיגוד, כי אנחנו מבינים שיש פה בעיה באופן ההקצאה, אבל זה בעבודה. וכמו כל הדברים האחרים בעבודה גם

- - - בעבודה על אופן הקצאת התקנים כדי שהוא יהיה יותר מתאים ויצור לפחות איזה שהוא סטנדרט - - - כמה זמן זה בעבודה? זה מספר חודשים ואנחנו מקוים שזה יבוא לידי ביטוי בתקציב הקרוב.

שמתי הוא יגיע? זו לא שאלה אליי.

אני רוצה לסכם את הדיון. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתבייש שראשיה מסרבים לקבוע סדרי עדיפויות ולטפל בנושא שאולי נוח לטאטא אותו מתחת לשולחן, אבל סיר הלחץ הזה בהחלט מתפוצץ. והמחיר שתשלם החברה הישראלית על חוסר ההתייחסות הראוי לשביתת העובדות הסוציאליות יהיה חמור פי כמה ממה שהולכים לשלם או שצריכים לשלם עכשיו כדי לסיים את השביתה הזאת. השביתה הזאת צריכה להסתיים היום, לא מחר ולא בעוד שבוע ולא בעוד כמה ימים.

לא יכול להיות שראשי המדינה, ששר הרווחה והשירותים החברתיים וששר האוצר יכולים לישון בלילה כשהם יודעים שיש משפחות שאין להן לא יום ולא לילה, בגלל האירועים האלה. גם כשאין שביתת עובדות סוציאליות, כי אין מספיק, כי עובדת סוציאלית שצריכה לטפל ב-400 תיקים או ב-400 נפשות לא מגיעה לא לזה ולא לזה בסוף. וגם מתוך התיקים האלה הנושאים לא מטופלים. ואלה שמטופלים ודאי גם לא מטופלים כראוי, לא כי היא לא רוצה, כי היא לא יכולה. מה לעשות. בסוף השמיכה הזאת כמו שאתם תמיד אומרים היא קצרה, ואני מקבל את מה שאמר פה מנהל אגף הרווחה בעירית נס ציונה, אתם קרעתם את השמיכה הזאת. היא פשוט לא קיימת. הפתרון שמביא משרד האוצר כדי לסיים את שביתת העובדים והעובדות הסוציאליים בזה שהם יעבדו יותר שעות מזכיר לי את האמירה המפורסמת 'אם אין לחם תאכלו עוגות', של מארי אנטואנט. וזה בערך ממחיש את הניתוק בין מה שקורה במשרדים שלכם פה בירושלים לבין מה שקורה בשטח למטה. אנחנו לא נקבל את המדיניות של לטאטא את הבעיות האלה מתחת לשולחן. לא יכול להיות שמתוך 4.1 מיליארד שקל שתוקצבו לטובת הקורונה רק 50% בוצע, אני מדבר על אוכלוסיות בסיכון, ושום דבר מזה לא הלך בלי קשר לפתרון הקבוע שאתם צריכים למצוא לעובדות הסוציאליות עכשיו, בכלל בלי משא ומתן עם העובדות הסוציאליות היו צריכים לבוא עכשיו ולהגיד 'הנה, יש פה מענק קורונה שאנחנו נותנים למקצוע הזה כדי שהן יעבדו מסביב לשעון', כי הן צריכות לעבוד מסביב לשעון, ותאמין לי, גם כשאין להן משרה הן עובדות מסביב לשעון. המחויבות שלהן לעבודה הרבה מעבר, למי שנמצא במקצוע הזה, היא הרבה מעבר לכל מקום אחר כי אף אחד לא נמצא במקצוע העבודה הסוציאלית בגלל השכר הנאה שבצידו. מי שעוד נמצא שם, עוד עושה את זה מאותה תחושת שליחות. אבל עם השליחות הזאת הוא לא יכול ללכת למכולת. אני קורא לשר הרווחה ושר האוצר לקחת אחריות ולגלות מנהיגות ולהודיע שהמשבר הזה מסתיים היום. שבו, תיכנסו לחדר ותגמרו את האירוע הזה היום. אי אפשר למתוח את זה יותר, אי אפשר למרוח את זה יותר. תתחילו להוריד דברים מהשולחן. קבלו החלטות ותלכו קדימה. נושא המוגנות לא יכול להיות נושא אד-הוק,

יודעים שזה יעלה, ברור שזה יעלה גם הלאה, שמים את זה, שיביא שר האוצר החלטת ממשלה לממשלה ויודיע שמרגע זה ואילך יש תקציב למוגנות. אז היום זה 70 מיליון שקל לשנה הזו וזה יעלה אחר כך כמה שזה יעלה. לא יכולים להפקיר את העובדות והעובדים. אני קורא גם לאיגוד העובדות הסוציאליות לחזור לשולחן המשא ומתן יחד עם משרד האוצר, שאני לא יודע למה קיים נתק כזה. אתם צריכים לשבת בחדר מסביב לשעון ולא לצאת ממנו ולמצוא פתרון. שאף אחד לא יחשוב שאין תקציב לטובת העניין הזה, כסף יש.

אני נותן לכם את המקור התקציבי, אתם מהתקציבים שאישרנו בוועדת הכספים לטובת הקורונה, ניצלתם אולי 50% בכלל. לא רק ה-4.1 מיליארד שקל האלה, הרבה מעבר לזה. ככל שזה לא יעבוד, אני חושב שההצעה של איגוד העובדות הסוציאליות הוגנת לחלוטין, לפנות לבוררות. תגמרו את העניין הזה בבוררות תוך שלושה ימים. אי אפשר למתוח את זה יותר. אם לא מגיעים להסכמות בוררות. גם משרד האוצר, אני מבין אתכם גם. כמה אתם רוצים להתעסק בנושא הזה? תורידו אותו מסדר היום. תורידו אותו. אני מבקש עדכון מהאוצר ומאיגוד העובדות הסוציאליות מחר, האם היו התפתחויות ולקבוע דיון,